ההכשרה בבית ספר למקצועות קליטה במרכז 'מאיה' למעבר בין תרבותי במכללת סמינר הקיבוצים. זה דיון רביעי ואני מקווה

בשנת הלימודים הנוכחית הוחלט בסמינר הקיבוצים באופן חד צדדי על הפסקת פעילות בשל היעדר תקציב ותמיכה במרכז. במסגרת דיוני הוועדה בראשותי, בשיתוף עם שר החינוך, דאגנו לתוספת תקציב בסך 200,000 שקלים במסגרת התקציב התוספתי שחולק על ידי משרד החינוך למרכזים מסוג זה. אני מודה למשרד החינוך שנענה לבקשתי וקיים את סיכום הדיון האחרון שהתקיים בנושא שבו התבקשו להוציא קול קורא להגשת בקשות תמיכה מוקדם ככל האפשר ולכנס את הוועדה בתחילת שנת הלימודים כך שתהיה ודאות כלכלית במרכזים האלה לגבי סכום התמיכה בהם ממשרד החינוך בשנת הלימודים הנוכחית. שוב מודה אני על הפעילות של משרד החינוך בתחום. בדיון שהתקיים במשרד בוועדה מרכז 'מאיה' קיבלו השנה 82,943, בשנה קודמת קיבלו סך של 55,000. פעולתנו לתוספת תמיכה ממשרד הקליטה והסוכנות היהודית בסך 40,000 שקל על מנת להבטיח את המשך פעילות מרכז 'מאיה' גם השנה בסמינר הקיבוצים. היות ושנת הלימודים התחילה כבר, ב-29 באוקטובר התחילה ללמוד קבוצה של 19 הורים דוברי רוסית ששילמו 6,500 שקל ועוד 250 דמי הרשמה. כמו כן אמורה להיפתח קבוצה נוספת עם 23 סטודנטים, ששילמו 7,100 שקל ועוד 250 דמי רישום. מנהל המרכז, ד"ר מיכאל קיפניס נמצא בחל"ת החל מה-1 באוקטובר 2020. מטרת הדיון הנוכחי לוודא שמרכז 'מאיה' ימשיך את הפעילות בסמינר בשנה הזאת. בשנה הבאה ימצאו פתרון אחר, אני מקווה,

אני מתנצל על האיחור, עם ישראל, כנראה ברגע שיורד הגשם אז הדברים מתחילים להשתבש. לעניין עצמו, אני חושב שנעשה פה משהו שלא נעשה הרבה מאוד זמן, גם נמצא תקציב יש מאין וגם הצלחת באמת לרתום את משרד החינוך למהלך כדי שיוציא את הקול הקורא כמה שיותר מוקדם ובסך הכול אין היום שום

תשאלו. לא, אין דבר כזה לשלם למרכז 'מאיה', משלמים לסמינר הקיבוצים. ככה אני מבין. אז מה הם רוצים בסמינר?

בוקר טוב. אני אגיד קודם

התקצוב של ההסתדרות לא היה אמור לתחזק פעילות, אלא לתחזק את פעילות המרכז.

רוצה להסביר משהו לגבי התוכניות. התוכניות הן תוכניות ללימודי תעודה והן תמשכנה להתקיים עם או בלי מרכז

אני מזכיר לך שלגבי הקורסים כל אלה נרשמו בזכות מרכז 'מאיה', זה לא נראה לי סביר שהסמינר ימשיך לטפל בזה ומרכז 'מאיה' לא יתפקד. זה קצת לא נראה לי סביר. נכון, אתה צודק, הקורסים הם במסגרת

אנחנו ודאי יודעים לרכוש שירותים ומכיוון שבכל מקרה השירות הזה נדרש עבורנו, וגם צריך להגיד שכבר לפני שנה וחצי עשינו איתם הכשרה, אנחנו מחכים רק לתשובתם ואנחנו ערוכים לכך. על איזה תקציב אתם מדברים? כ-35,000 שקלים. יש לנו גם את ורד אחירון אצלנו על הקו, אנחנו עובדים איתם בצורה מקצועית,

פנינו ואנחנו מחכים שהם יחזרו אלינו. אני אשמח להגיב. קודם כל אנחנו כבר הוצאנו הצעה לסוכנות היהודית, מיכאל כבר הוציא הצעה במאי, ההצעה עומדת על סך 30,000 שקלים. זה אומר שאם נכנסים 35,000 שקלים לטובת המרכז ויוצאים 30,000 שקלים אז זה באמת לא מכסה את עלויות המרכז והכוונה הייתה תמיכה במרכז. אני חושבת שיכול להיות שאפשר יהיה לדבר על פעילות בגובה פחות מ-30,000 שקלים ואז היתרה באמת תישאר למימון המרכז. זו ההצעה שבעצם הצענו להם בעבר. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו כסוכנות יהודית לא יודעים לעשות תמיכות בפעילות מהסוג הזה, אנחנו לא ערוכים לכך וזה לא התהליך. אנחנו בוודאי נשמח לרכוש שירותים שמממנים הוצאה שעבורה אנחנו מקבלים, על סמך ניסיון העבר השירות הזה הוא טוב. אני חושב שזו הדרך הנכונה מבחינתנו להתקדם, אנחנו ערוכים.

קיבלנו תוכנית במאי, לפני כחודש פנינו, קיבלנו תשובה שכל עוד הם בחל"ת אין עם מי לשוחח, אז אני מחזיר את הכדור אליכם,

במובן הזה שאנחנו נשמח להתקדם בביצוע הפעילות. טלי, יש לי שאלה אלייך. בשנה שעברה בשנת הלימודים הקודמת מרכז 'מאיה' תוקצב בפחות כסף. נכון. ועדיין הצלחתם לתפקד. לא, והגירעון הושלם על ידי המכללה. לא הצלחנו לתפקד, לכן סגרנו, כי היה גירעון שהושלם על ידי המכללה. כמה ההוצאה? ההוצאה היא לא 150, את יודעת את זה. אז אני אומרת שב-120 זה יהיה ממש ממש בסדר, אנחנו נוכל להתקיים עם 120 לשנה הזאת. לכן כשקיבלנו את התקצוב ממשרד החינוך מאוד שמחתי לראות שהתקצוב הוא 80,000 שקלים ואני עשיתי חישוב שבאמת יש לנו את ה-40,000 שקלים הנוספים, אבל אני מבינה שה-40,000 שקלים הם בעצם 40,000 שקלים רק לפעילות. מה קורה עם החיסכון התקציבי שהיה בעקבות הקורונה? אין חיסכון תקציבי כי מיכאל יצא לחל"ת עכשיו, אבל הוא קיבל משכורת עד סוף אוגוסט, זה לא שיש פה חיסכון תקציבי. הכוונה היא להחזיר את מיכאל כמה שיותר מהר לעבודה, אנחנו לא הולכים עכשיו למרוח את זה עוד חצי שנה שיש פה חיסכון של עשרות אלפי שקלים. נהפוך הוא. אני מציע שתסתפקו השנה ב-100,000 שקל ואנחנו ננסה לטפל בזה שיהיה לכם את ה-100,000 שקל.

אוקיי. בסדר, אז אנחנו נעשה מאמץ, זה עוד 16,000 שקל, זה לא בסדר, תודה לך. רגע, אנחנו חייבים לדעת, הוא בחל"ת. לא, שיחזור מחל"ת ברגע שיהיה כסף.

אנחנו נפתור את זה תוך כמה ימים. אני מבקש הפסקה בישיבה.

בוא נשב רגע לבד. (הישיבה נפסקה בשעה 09:23 ונתחדשה בשעה 09:32.) אני פותח את הישיבה.

ניהלנו גם שיחות פנימיות וגם שיחות עם הסמינר, אנחנו נמשיך לטפל בזה בהתאם למה שדיברנו, אני מקווה שהנושא הזה ייפתר במהרה.

הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 09:33.